בוקר טוב לכולם, היום כ"ב בתמוז תשפ"ג, 11 ביולי 2023. אנחנו מתחילים בדיון בוועדת הבריאות. אנחנו נדון על דוח הוועדה לבחינת מקצוע הנוירולוגיה. נעשה דיון מעקב אחרי שנה שפורסם ממצאי הדוח לרגל יום המוח העולמי שנציין אותו ב-22 ביולי. מתכננים חקיקה וציון בכנסת. יהיו משחקי מוח מיוחדים ועוד פעילות להעלאת מודעות. לקראת ציון יום המוח המיוחד בכנסת היה לנו חשוב לקיים דיון כאן בוועדת הבריאות על תחום הנוירולוגיה בארץ. למען האמת, הנושא הזה נוגע כמעט לכל בית בישראל. שישה מכל עשרה אנשים צפויים לחלות בחייהם במחלה נוירולוגית. מחלות נוירולוגיות גורמות לנכות ולעיתים נכות כבדה מאוד, ומשפיעות לאורך החיים גם של החולה עצמו וגם של כל המשפחה. מחלות נוירולוגיות הן גורם מספר 1 לנכות ארוכת טווח וקיצור חיים בעולם. תחלואת המוח היא תחום מאוד מתקדם עם המון תתי התמחות, אך למרות ההתקדמות בתחום הטיפול בתחלואת המוח, לצערי מדינת ישראל לא הדביקה את הפער בכל מה שקשור לעדכון מספר הרופאים ומספר המיטות. המשמעות היא שמטופלים מקבלים טיפול פחות טוב ובריאותם נפגעת. מסקר של איגוד הנוירולוגיה עולה כי אורך התורים למרפאות הנוירולוגיות הם בין שלושה לתשעה חודשים ואף יותר. תורים אלו הם המתנה לשירותים שקיימים כמעט בלעדית בבתי חולים ואינם קיימים בשירותי בריאות בקהילה. לפי הנתונים של מרכז המחקר והמידע (ממ"מ) של הכנסת והדוחות של משרד הבריאות, בשנת 2021 היו בישראל 532 רופאים בעלי תעודת מומחה בנוירולוגיה, מתוכם 367 רופאים בעלי תעודה והתמחות בגיל 67, כלומר 31% מבעלי תעודת מומחה בנוירולוגיה הם מעל גיל הפרישה, 0.39 נוירולוגים לכל 1,000 נפש. 39% מבעלי תעודת מומחה בנוירולוגיה הם בוגרי לימודים בישראל. התמחות בנוירולוגיה נמשכת חמש שנים. בסוף 2021 היו בישראל 180 מתמחים בנוירולוגיה בשלבים שונים בהתמחותם. בשנת 2021 החלו את ההתמחות 36 מתמחים, וסיימו באותה שנה 28 מתמחים בנוירולוגיה. במאי 2022 פרסם משרד הבריאות דוח שהוא פרי עבודתם של ועדה לבחינת מקצוע הנוירולוגיה בבתי חולים ובקהילה. הוועדה ערכה מיפוי של הפערים הקיימים בטיפול הנוירולוגי בכלל במסגרות הטיפול בקהילה ובתי החולים מבחינת כוח אדם, ארגון מבנה השירותים והתשתיות הזמינות ונגישות השירותים. בין המסקנות עלה צורך להגדיר את מקצוע הנוירולוגיה כמקצוע מאוחד ומקצוע במצוקה על מנת שנוכל להעמיד עתודה נוירולוגית שתעסוק בתחום ויהיה מי שיטפל בחולים נוירולוגים. עוד עלה בדוח גם הצורך לפעול להגדלת מספר הנוירולוגים המתמחים על ידי הקמת קרן מלגות להשתלמויות עמיתים לכלל תחומי הנוירולוגיה העיקריים. בנוסף עלה בדוח הצורך בהוספת מיטות נוירולוגיות. ממה שקראתי אני מבינה כי על מנת לתת מענה להיקפי התחלואה הנוירולוגית יש צורך בהוספת 380 מיטות נוירולוגיות. ברור שכאשר מדברים על מיטות טיפול, מדברים גם על כוח אדם נלווה, אחיות, רופאים וכוח עזר. היום בדיון אני מבקשת לדעת כמה מיטות התווספו, ולהבין מה התקדם מאז שפורסם הדוח ואיך מתכוונים במשרד הבריאות לטפל ולקדם את הנושאים שיעלו בדיון ושחלקם הם לא פחות מפיקוח נפש. היום הוזמנו לדיון אנשי מקצוע, גם חברי הוועדה לבחינת המקצוע נוירולוגיה אשר ערכה את הדוח, נציגי האיגוד הישראלי לנוירולוגיה, נציגי עמותות חולים, כמובן נציגי משרד הבריאות, בתי חולים, שירותי בריאות בקהילה. ניתן להתייחס לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת ואז אנחנו נבקש מפרופ' נתן בורנשטיין, יושב-ראש החברה הישראלית לשבץ מוחי, להתחיל את הדיון. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת.

תודה לכל מי שהצליח להגיע למרות שהיום אנחנו יודעים מה המצב במדינה לגבי החסימות. יכול להיות שזה גם מצדיק שהאנשים שיוצאים היום למחות כי הם לא רוצים שתהפוך כאן לדיקטטורה ולא לרצות לתת יותר מידי כוח לפוליטיקאים. צריך עדיין לעשות את האיזון הזה. היום יצוין כאן בכנסת יום הנגב. הייתי מצפה שיהיה גם דיון על הבריאות בנגב, אבל אני אתייחס בקצרה. בנגב יש שתי מדינות, יש מדינת הערבים ויש מדינת היהודים. יש פריפריה בתוך פריפריה. בתוך הנגב חיים 330,000 ערבים שמתוכם יש 60,000 שחיים בכפרים בלתי מוכרים, ואם אנחנו מדברים על בריאות, אנחנו צריכים לתת את הבריאות המינימלית. יש 60,000 תושבים אזרחי המדינה שהם גם לא מקבלים את השירות הבסיסי הרפואי. אין מרפאות, אין טיפות חלב, אין תחבורה ציבורית שיכולים גם להגיע למרכזים שיש בהם שירות רפואי. אני מקווה שהמדינה תשכיל ותכיר באותם יישובים ולתת להם את השירותים שמגיע לכל אזרח ערבי בתוך המדינה. כמובן אנחנו בעד לתת שוויון שירות רפואי לכל האזרחים, גם לערבים וגם ליהודים בעיקר בתוך הפריפריה. לגבי הנושא של הדיון של היום, אין ספק שהנושא של נוירולוגיה התפתח והגילוי של המחלות התפתח והטיפולים התפתחו, אבל המערכת הרפואית לא התפתחה בהתאם לתת מענה. מה שקרה כאן היום, לצערי יש כנראה הרבה מקצועות של הרפואה שהם במצוקה. אנחנו מדברים כאן על הנוירולוגיה. דיברנו על הפתולוגיה ועוד נושאים, וכנראה שיש עוד ועוד מקצועות של רפואה שהם במצוקה, וכנראה מערכת הבריאות כולה במצוקה וצריך לתת לה ולהשקיע בה יותר, לקבל יותר רופאים כי יש מצוקת רופאים, ולמצוא תקנים גם לרופאים שיכולים לתת שירות בצורה נורמלית לאנשים. לתת גם תקנים להתמחויות ואז לא יהיה לנו מחסור בהתמחויות. יש מחסור ברופאים, זה עובדה קיימת ואי אפשר להתווכח איתה, לכן על המדינה לתת קדימות לכל הנושא של הכשרות רופאים ואחר כך לתת גם תקנים לרופאים כדי שיהיה להם את האופציה להתמחות בכל בתי החולים, במיוחד גם בפריפריה.

תודה רבה, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. תודה על השתתפותך בדיונים והאכפתיות וההיכרות של הנושא. באמת היום מציינים את יום הנגב בכנסת וחשוב שנתייחס בדיונים שלנו על צמצום פערים בשירותי בריאות בין פריפריה למרכז. גם הנושא הזה מדבר על פערים. הם גם נורא בולטים וגם יש לזה השלכות ממש על חיי אדם. אנחנו רואים חסרים, אם זה בכוח רפואי ואם זה במכשור שצריך לטובת הדבר הזה, אז בוודאי שאם אנחנו רואים את זה במרכז, בוודאי שזה גם משליך על הפריפריה, ובפריפריה המצב הרבה יותר גרוע ולכן גם שוויון הזדמנויות החיים בפריפריה, יש לו משמעות, אז במקום הזה אני מתחברת. מכירה. גם במרכזים רפואיים בגליל, בכרמיאל ראיתי שמטופלים פשוט ויתרו על השיקום כי לא היה מישהו שילווה אותם לשיקום ולא היו מומחים שהיו יכולים להעניק להם טיפול באזור המגורים שלהם. פשוט חבל. פרופ' דוד טנה. תודה רבה על הישיבה הזאת. תודה רבה לך. אני יושב-ראש האיגוד הנוירולוגי. אני אתן קצת את הרקע. הדוח הוא אחרי עבודה מאוד מאומצת ביחד עם המשרד. בעצם פרופ' חזי לוי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות הקים את הוועדה כי הוא הבין את השינוי המהותי שחל בתחום הנוירולוגיה. נוירולוגיה פעם היה באמת תחום קטן, אבחוני ומצומצם, לכן התשתיות גם של מיטות ושל כוח אדם היו קטנות, אבל בעשור האחרון חלה באמת מהפכה עצומה בכל התחומים, מקצוע שמאבחן ומטפל ומונע נכות נוירולוגית מחורבנת, אם מותר להגיד פה, פיזית, נפשית, קוגניטיבית, והשינויים שחלו הם עצומים. העבודה הייתה עבודה מאוד צמודה עם הגורמים המקצועיים במשרד, באמת ברמה הטובה ביותר ויש המלצות של דוח שהן מאוזנות ומצוינות, אלא שיש דחיפות מאוד גדולה ליישם אותן ופה יש הרבה מאוד חסמים. להגיד רק ככה באופן אישי. הייתה לי באמת את הזכות הגדולה לפני קצת יותר משני עשורים להתחיל בישראל את הטיפול ממיס קריש בשבץ מוח, וכל אחד היום יודע איזה מהפכה זאת ומה זה עושה לכל בן אדם ולמשפחה שלו אם מישהו במקום להיות עם נכות קשה לכל חייו, סיעודי, מקבל טיפול מהיר ומונעים את זה. המשמעות היא עצומה והיום זה לא רק בשבץ מוח, אלא זה בכל תחלואות הנוירולוגיה שהן עצומות: בפרקינסון, בטרשת נפוצה, באפילפסיה. באלצהיימר אתם שומעים עכשיו בחדשות שיש תרופה חדשה, משנה מהלך מחלה, במיגרנה קשה, המון מחלות. בעצם אין תחום שמכסה כל כך הרבה תחלואה קשה, ואני כאן בתפקידי בעיקר כדי להתריע, כי אני רואה חסרים עצומים שפוגעים באנשים יום-יום. אני כאן כדי להתריע כי אני רואה שחסרה תודעה רפואית בתחום במיוחד בנוירולוגיה, כי זה מקצוע שצריך לגדול ולצמוח כך שהפערים פה גדולים במיוחד. אני כאן להתריע כי אני רואה ושומע שכשצריכים להביא רופאים צעירים לתחום הנוירולוגיה, אז התחום הזה הוא מרתק ואנשים רוצים לבוא לרפואת מוח, מבינים שזה התחום הכי חשוב, אלא בגלל עיוותים היסטוריים, מי שיבחר את תחום הנוירולוגיה ישתכר הרבה פחות מאשר אם יבחר בתוך רפואה תחום מקביל, ברפואה פנימית או במיון, לכן רופאים לא בוחרים את זה ואנחנו נישאר במצב כזה בלי יכולת לתת את הטיפול המודרני שיש. הבעיה בפריפריה היא עצומה. אני נדהמתי כשהכנו את הדוח בפערים העצומים בין המרכז לפריפריה, ואנחנו קוראים כאן למצוא את הפתרונות, למצוא את התקציבים, למצוא את המשאבים הניהוליים כדי ליישם את הדוח הזה במהירות, כי כל יום שעובר וחולה שהיה יכול לקבל טיפול לא מקבל, הנזק נוירולוגי הוא בלתי הפיך אחר כך. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. נכון, תודה. נשמח לשמוע באיזו מידה יושמו ההמלצות של הדוח. נשמח לשמוע גם ממשרד הבריאות וגם מאנשי השטח, מי שנמצא מול המטופלים. אני חושב שנעשים מאמצים. תיכף אני חושב שנציגי המשרד יציגו את הדברים. בסך הכול לעומת מה שצריך, מה שכרגע יש זה טיפה בים וכדי שאפשר יהיה לתת יותר, זה לא רק בידיהם, זה אני אומר, של אנשי המקצוע אלא צריכים החלטות מלמעלה שיתנו יותר תנופה לתחום ויבינו את החשיבות ויבינו את התעדוף וימצאו את המקורות התקציביים לדוח הזה של המשרד, כך שאני חושב שעושים מאמצים אבל בפועל יש אילוצים רבים שגורמים לזה שהיישום הוא הרבה יותר מואט והרבה יותר איטי ממה שנכון היה שיקרה.

תודה רבה, פרופ'. בבקשה, פרופ' נתן בורנשטיין, יושב-ראש הוועדה שערכה את הדוח. בוקר טוב לכולם, אני מודה ליושבת-ראש הוועדה ולכל חברי הכנסת שנמצאים פה וטרחו בכלל ליזום את הדבר הזה. זה בהחלט מרגש. אני תמיד אומר, מותר האדם מן הבהמה. מוח זה דבר שאם אין בריאות של המוח, אין בריאות, וכולם מכירים בנושא הזה. ממרומי גילי אני חושב שאני הנוירולוג הכי ותיק שיושב בחדר הזה. לפני פרופ' טנה הייתי יושב-ראש האיגוד במשך תשע שנים. כיום אני מנהל את מערך המוח בשערי צדק, אבל אני גם יושב-ראש החברה הישראלית לשבץ מוח כסטרוקולוג. אנחנו מכירים את הנושא הזה שהפך את המקצוע של הנוירולוגיה לפני כשני עשורים ממקצוע אבחוני למקצוע פעיל. היום ההתמחות בנוירולוגיה והנוירולוגים רצים בחדרי המיון בצורה שלא הייתה קיימת בעבר. אנחנו היינו נוירולוגים. היינו מאוד אינטלקטואלים והיה לנו הרבה כלים לעשות אבחונים, אבל טיפולים זה מה ששינה את פני הנוירולוגיה בשנים האחרונות. גם האפשרויות של האבחונים התקדמו, נכון? הטכנולוגיה התקדמה, ההדמיות בעיקר. הגנטיקה התקדמה. כל הנושא של רפואת המוח, אני לא רוצה להגיד תחלואת המוח, רפואת המוח התקדם בצורה מטאורית. אינו דומה פני הנוירולוגיה שחלק מאיתנו למדנו, לנוירולוגיה הנוכחית. מבחינה אישית, ביתי שמסיימת עכשיו בית ספר לרפואה התחילה את מסע הקריירה האקדמית שלה בתור מדעי המוח, תואר במדעי המוח. היא אומרת לי עכשיו, אבא, אתה לא תסלח לי ואל תתאכזב אם אני לא אהיה נוירולוגית, למה? כי עובדים קשה והשכר בסופו של דבר, אם מסתכלים או ברפואת משפחה או רפואה פנימית, אינו דומה. המוח מראש, זה מה שהיא רצתה לעשות, אבל היא לא תלך לזה או שלפחות בינתיים, זה מה שהיא אומרת, בגלל העובדה שהיא רואה מה קורה, ואם מדברים על סטודנטים צעירים - - - זה נקרא בריחת המוחות. נכון, בריחת המוחות מהמוח ועל זה אנחנו מתריעים. אנחנו מתריעים ולכן היה לי את הכבוד שמינו אותי כיושב-ראש. פרופ' חזי לוי מינה אותי כיושב-ראש הוועדה אבל זה עבודה שהייתה בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות. זה לא ועדה שהנוירולוגים באו, אלא בדקנו את הנושא לעומקו יחד עם דוד וכל החברים האחרים שתרמו לנושא הזה. יש דוח שמשקף את כל המצוקה הזאת ואני חושב שמה שצריך עכשיו לעשות זה פשוט ליישם. Implementation זה מקצוע. זה דבר שהוא בעיה, אבל אנחנו פה וביחד עם המשרד אנחנו רוצים לקדם את זה. צריך תשתיות. התשתיות זה דבר אחד, אבל אנחנו לא רוצים מיטות ברזל. אז יוסיפו 350 מיטות ומי יהיה זה שיטפל במיטות האלה? המוטו שלי אומר, אנחנו צריכים מצאי של נוירולוגים צעירים, את הדור הבא. שיהיה מספיק מצאי. מה שדיבר פרופ' טנה זה שיש תת תחומים. אם היום בפריפריה, ויושבים פה אנשים מהצפון. הדרום כבר הוצג, אבל אם הם צריכים להגיע נגיד לחולה פרקינסון מורכב יותר וצריך לראות מומחה במיוחד, הוא צריך לחכות חודשים כדי להגיע למרכז, כי אין מספיק מצאי של תת התמחויות שממנה אנחנו יכולים לקחת את כל השבע או שמונה תת התמחויות העיקריות ולאייש אותה, אז המיטות זה בהחלט נכון. כשאנחנו אומרים מעל 300 נוירולוגים, זה נכון למה שקורה היום במדינת ישראל. זה יגדל. האוכלוסייה גדלה ואין כוח אדם שמתווסף. יחד עם האוכלוסייה שגדלה גם הגיל שבו האוכלוסייה נמצאת גדל. אני חושב שכולנו פה כדי להתריע. מבינים את חשיבות המוח, מבינים שתחלואת המוח היום והנוירולוגיה היא אחרת ממה שהיא הייתה לפני 20 שנה. יש היום אמצעים להציל אנשים. תמיד אני אומר, כשיש התקף לב, אז יש התקף לב. כולם היום מטפלים בלב והיום ניצלים מהתקפי לב. חודש אחרי כולם בחרדה ולכן חוזרים למהלך חיים רגיל. כשהמוח נפגע,

אנשים נשארים עם נכויות, והנכויות זה לא רק נכויות פיזיות. זה נכויות קוגניטיביות, זה נכויות נפשיות, התנהגותיות. כל הדברים האלה בסופו של דבר זה עולה כסף למדינה. אנחנו יכולים לחסוך ועשינו את החישוב כמה אנחנו יכולים לחסוך על ידי זה שיטופלו האנשים בצורה הנכונה במיידית ויהיה להם אפשרות שוויון, פריפריה מגדרית, כל מה שאתם רוצים, מה שכולם מדברים על זה. זה מה שצריך לעשות ואנחנו פה ביחד כדי לעשות את הדבר הזה, אז אני מודה שוב לוועדה שהיא מציפה את הדבר הזה. כשדיברנו על ההמלצות מראש, לא חשבנו שאנחנו רוצים את הכול בבת אחת. גם דירגנו אותם לפי איזשהו תעדוף, מה יותר חשוב לעשות במיידי. לפני שנה. ועברה שנה וכל מיני חסמים כאלה ואחרים, אז אנחנו עוד לא התחלנו אפילו לראות את הפירות הראשונים שאותם אנחנו מצפים. אני בטוח שיושבים פה אנשים שמבינים את זה, רוצים את זה ומעוניינים בזה. אנחנו רוצים שהחסמים שקיימים יוסרו וקדימה לדרך. תודה רבה. תודה רבה, פרופ' נתן בורנשטיין. נשמע את משרד הבריאות. ד"ר ענבל צוקר, את ריכזת את כל הוועדה.

אז קודם כל אני מצטרפת לתודות על הדיון החשוב הזה. כמובן כמי שריכזה את הוועדה, אז אני מצטרפת לקריאה שאנחנו רוצים שהדוח הזה ייושם. באמת זה הכוונה של המשרד. תגידי מה חסר, אנחנו נעזור. (הצגת מצגת) אני שמחה שבאמת הדיון הזה מתקיים ובהחלט יסייע. קודם כל מה התחומים העיקריים של ההמלצות? באמת הדוח כלל המלצות מאוד רחבות לשיפור הטיפול בנוירולוגיה בכלל המסגרות, גם בבתי החולים, גם במסגרות האמבולטוריות, כולל הפיתוח של הרפואה התחומית. מבחינת תתי הנושאים של ההמלצות, אני לא אכנס לכל הפירוט כי הוא מאוד רחב. קודם כל שתהיה מועצה לאומית לנוירולוגיה. שיהיה גוף קבוע של מומחים שמייעץ למשרד כמו שקיים בהרבה תחומים אחרים, ותוספת של תשתיות. כמו שנאמר, תוספת של כוח אדם רפואי. מדובר לא רק כוח אדם של רופאים. גם אחיות במחלקות הנוירולוגית. נוירולוגיה כמו בהרבה תחומים ברפואה, טיפול מוצלח מותנה בעבודת צוות. גם פיתוח כמו שנאמר, של הנוירולוגיה התחומית, שזה גם כן התפתחות של השנים האחרונות, התמקצעות בהרבה תחומים של מחלות. קודם כל מה נעשה? המשרד פיתח תוכנית רב-שנתית וגיבש בעצם את מפת הנושאים שאמורה ללוות את כל יחידת המשרד בעשייה לשנים הקרובות, והנוירולוגיה נמצא על המפה. כבר בעשייה המשרדית בהרבה תוכניות כל חטיבה צריכה לחשוב גם איך היא מקדמת את תחום הנוירולוגיה. מבחינת תשתיות, אז כבר ב-2022 2023 נוספו גם מיטות נוירולוגיות למערכת, גם מיטות שבץ כמו שאתם רואים, גידול של כ-63% במיטות השבץ. אנחנו ממש בימים אלה מגבשים את תוכנית המיטות לשש השנים הקרובות בהתאם לתוספת שנקבעה בהסכם עם האוצר, ונוירולוגיה היא אחד הנושאים שיהיה בתעדוף לתוכנית הרב-שנתית. מבחינת כוח אדם רפואי, אז זה לא סוד שבמדינת ישראל יש מצוקה של כוח אדם רפואי. רק ביוני פורסם הדוח של ה-OEDC שדיבר על המצוקה של הרופאים בישראל. מספר הרופאים שמוכשרים הוא לא מספיק. אנחנו יודעים שהחל מ-2025 גם חלק מהמקומות בחו"ל כבר לא יוכרו, לכן אנחנו צופים שבטווח הקרוב המצוקה תגבר. בהתאם להמלצות של ה-OECD המשרד כבר התחיל לפעול בשביל לצמצם את הפערים, כשהתוכנית היא גם להגדיל את העוגה, להגדיל את מספר הסטודנטים לרפואה, שזה צעדים שכבר נעשו אבל צריך לעשות מהם עוד וזה כבר בתכנון ובעשייה, כולל גם סיוע כספי ומלגות לסטודנטים שלומדים בחו"ל, כי אנחנו יודעים שאנחנו מוגבלים במספר הסטודנטים שנוכל להוסיף בטווח הקצר. זה הופיע גם בדוח שלכם. נעשה משהו? אז אני אומרת שכבר הגדלת מספר הסטודנטים זה תהליך שהולך וקורה. כבר היום יש פי שלושה יותר סטודנטים מאשר בתקופה שאני למדתי, והתוכנית היא להגיע עד ל-2,000. אנחנו כיום על סביב ה-1,200. התוכנית הזאת של המלגות זה דבר חדש. זה כבר בשלב המכרז. זה תוכנית מאוד מיוחדת שזה יהיה מלגות שהסטודנטים יצטרכו להחזיר אותם בשלב תחילת ההתמחות. כאשר תגובש מפת המקצועות המועדפים או המקומות המועדפים להתמחות, מקומות שבהם יש חסר, אז מי שיבחר להתמחות בהם יזכה בהנחה, לפעמים אפילו עד 100% מההלוואה. כבר נאמר לי שנוירולוגיה בפריפריה יהיה אחד המקצועות שכנראה יזכו בהנחה משמעותית. זה תוכנית שהיא כבר עכשיו בשלב המכרז.

התחילה לפעול ועדה מטעם המנכ"ל שאמורה מלבד להגדיל את העוגה, המשרד מתכוון להתחיל לתכנן את כוח האדם הרפואי שזה דבר שלא נעשה עד עכשיו. לתכנן את מספר המומחים שנדרש בכל תחום ואת מנגנון התמריצים, לדאוג שבאמת יהיו מספיק מומחים בכל תחום. כיום יש ועדה במינוי מנכ"ל שעובדת לגבש את ההמלצות לאותו גוף תכנון לאומי שיהיה אמון על התכנון הזה, כאשר נוירולוגיה יהיה גם אחד הנושאים שייכלל בתכנון. ואתם עושים את זה בשיתוף עם האיגודים?

כרגע יש ועדה של המנכ"ל. היא ועדה רחבה, רב-מקצועית. אותו גוף תכנון לאומי שיוקם, כמובן שזה יהיה בהובלה מקצועית של המשרד, אבל תוך התייעצות עם השטח והאיגודים. זה כולל הוספת תקנים למתמחים. תיכף נגיע לתקנים. זה קודם כל על התכנון. יש לי שאלה למשרד הבריאות. האם יש לכם מיפוי מדויק מה החוסר של כל המקצועות הרפואיים במדינה? האם עשיתם מיפוי? האם יש לכם נתונים? כדי לתכנן צריך לעשות מיפוי. נכון, אז זה תהליכים - - - רק לפי זה אפשר לתכנן. עם כל הכבוד, זה סיסמאות. לתכנן זה סיסמאות אבל בפועל אין מיפוי. אתם לא יודעים כמה רופאים יש בפועל, כמה יש חוסר, כמה רופאים בעצם שנמצאים בתוך המדינה שמחכים להתמחות. אתם לא יודעים את המספר. אני שאלתי כמה פעמים. לצערי זה כבר חצי שנה שאנחנו שואלים את השאלות. מידע כזה, לדעתי תוך חצי שנה צריך להיות למשרד הבריאות, אבל כל הזמן אתם מדברים סיסמאות, סיסמאות. צריך שיהיה לנו מידע מדויק, מהימן מה יש קודם בשביל לתכנן את העתיד לכל המקצועות. הרי יש מצוקה בכל המקצועות הרפואיים, לא רק בנוירולוגיה. אתה מאוד צודק ובאמת אני מודה שהתכנון זה לא היה דבר חזק בשנים עברו והיה באמת מחסור בנתונים. הנתונים שהיו למשרד עד לפני זמן קצר, היה לנו את מספר מקבלי הרישיונות ברפואה ומספר המומחים, כי זה רישיונות שמשרד הבריאות מנפיק. בשנה האחרונה נעשה צעד חשוב בשביל שיהיה לנו נתונים גם על מספר המתמחים. בתחילת השנה יצאה הודעה שכל מתמחה שמתחיל התמחות מחויב בהודעה למשרד הבריאות. זה כבר צעד ראשון שיהיה לנו מפה של כל המתמחים. גם אז נוכל לדעת מתוך מקבלי הרישיונות, כמה התחילו התמחות וכמה עדיין לא התחילו, את הסוגיה של אלה שממתינים, וגם יהיה לנו מיפוי של ההתמחויות. אותו גוף שעומד לקום, זה אחד הדברים שיצטרך להיעשות בשלב הראשון, למפות איזה עוד נתונים המשרד צריך ולדאוג שיהיו לו. התהליכים האלה זה תהליכים שהם ארוכי טווח. זה לא יהיה מחר בבוקר אבל זה הכיוון שהולכים אליו. איך נקרא הגוף הזה? כרגע זה גוף תכנון לאומי. הוועדה של המנכ"ל התחילה את הדיונים לפני פחות מחודש. זה במסגרת התוכנית הלאומית נוירולוגיה? לא, זה בכלל - - - רק להוסיף על נוירולוגיה. שם בבקשה. דנה אקשטיין, אני מנהלת המחלקה לנוירולוגיה בהדסה. רק להגיד שבמסגרת הוועדה של בחינת מקצוע הנוירולוגיה כן נעשה חישוב בנוגע לנוירולוגיה, אז אם אנחנו מדברים על נוירולוגיה, לשאלתך, אז כן יש לנו מספרים בקשר לנוירולוגיה.

כתבנו 300 אבל אני הייתי אחראית על לבדוק את זה ואני חשבתי שצריך עוד 1,000, אבל שכנעו אותי שנכתוב 300. מה שציינתי בתהליכים שהם קורים באופן כללי,

אנחנו אמונים על כלל המערכת הרפואית וכמו שחבר הכנסת ציין, המחסור הוא לא רק בנוירולוגיה. לגבי כל מקצוע את הסטנדרט לכמה צריך בכל אחד, התייחס באמת להמלצות שקיימות בכל נושא. הדברים האלה הם לטווח הרחוק. מה כבר יקרה? אז קודם כל תוספת המיטות שציינתי כבר מביאה את התוספת של תקנים בנוירולוגיה. עוד תוכניות שקורות כבר היום יש תוכניות "כוכבים לרפואה" שזה תוכנית בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס, עם משרד הנגב והגליל לפתח מומחים צעירים, תוכנית תמיכה בעצם במסיימי בית ספר לרפואה למספר מתמחים במקצועות נבחרים שיהיה להם תוכנית לפתח מומחים שישמשו מנהיגים בתחומים שלהם ויובילו את פיתוח השירותים בפריפריה. זה תוכנית שהתחילה לפני כשנתיים. בשנה שעברה התחומים שנכללו זה פסיכיאטריה והרדמה, וכבר בשנה הבאה יכנסו גם מקומות לנוירולוגיה, אז זה כבר צעדים קטנים לכיוון הנוירולוגי. הוזכר פה הנושא של מקצוע במצוקה. זה סוגיות שהן הסכמיות. זה חלק מהסכם הרופאים שאמור לצאת לדרך כשההסתדרות הרפואית תחליט. אנחנו כרגע עושים מיפוי מול כל בתי החולים והקופות לראות מבחינת מנהלי בתי החולים איפה המקומות שבהם הם מרגישים שיש חסר במתמחים או מומחים, כאשר אנחנו נשתמש במיפוי הזה. אנחנו לא צד בהסכם אבל בהחלט אנחנו נשתדל לכוון את זה שאותם מקצועות שהם יתגלו כמצוקה - - - יש לכם נתון כמה רופאים נוירולוגים פועלים כרגע ישראל בבתי חולים ובקהילה? יש לנו את מספר המומחים. אין לנו נתון מדויק כמה מהם עובדים. אנחנו יודעים בבתי החולים הממשלתיים כמה יש רופאים. אנחנו לא יודעים את כל הרופאים. כמה סך הכול רופאים נוירולוגים יש לנו בישראל? 570. ש-367 מתוכם לקראת גיל פרישה. בפועל זה שיש רישיון והם עדיין חיים, אבל זה לא אומר שהם עובדים. כמה פעילים? לפי הנתונים של משרד הבריאות נכון לסוף שנת 2021 היו 532 רופאים בעלי תעודת מומחיות

מתוכם 367 עד גיל 67. זה אומר ש-31% הם מעל לגיל פרישה. מבחינת הנושא שדיברתם על תקינה, אז אנחנו עובדים עכשיו על עדכון הנוהל של יחידות השבץ ביחד עם האיגוד ועם החברה הישראלית לשבץ. בנוהל הזה הכוונה שלנו לעדכן באמת את הסטנדרט של מה צריך להיות סטנדרט האיוש ביחידות השבץ.

ויתמרץ את בתי החולים ליישם את האיוש הנדרש לפי הדוח ביחידות השבץ.

זה עוד משהו שיתמרץ את בתי החולים לשלוח יותר ויותר אחיות לקורסים האלה. עוד נושא שכבר נבחן והתחילה פעילות

אנחנו יודעים שיש היום כבר מעל עשרה תחומי מומחיות קלינית שבהם אחיות,

גם היום למיטב ידיעתי במחלקה נוירולוגית רגילה התקן לאחיות הוא פחות מאשר במחלקה פנימית למרות החולים הקשים שיש, וגם פה יש כל מיני חסמים שלא נפתרים, אבל בפועל בדברים הבסיסיים במחלקה נוירולוגית

זה שליש

אבל אין ספק שהצדק עם כל הדוברים שצריך להיות באיזשהו מקום מענה לאנשים, גם לתושבי אילת. אילת זה גם עיר תיירותית שחייבת טיפול מיידי בשבץ מוח. הפתרונות הם לא חייבים להיות במסגרת להקים יחידה. אפשר לעשות יחידה בכל מקום, רק צריך את כוח האדם המיומן. היום שבץ מוח זה לא שכל אחד יכול לטפל. אנשים מוכשרים לעשות את העבודה הזאת כרופאי שבץ מוח עם הכשרות מאוד ספציפיות, לכן ההכשרה היא חייבת לבוא מטעם הנהלת קופת חולים. אם המשרד יכול גם כמובן לתת את דעתו בעניין הזה, אבל אין ספק שזה בעיה קשה. אז עברה שנה ואיתרתם שיש בעיה ואנשים פשוט, אין סיכוי להציל חיים אם בן אדם עובר שבץ מוחי ונמצא באילת, אז מה נעשה במהלך השנה הזאת? לא אין סיכוי. קודם כל הדוח לא התעסק רק בכלל בתחום השבץ. זה גם פתרונות שיש בעולם למקומות מרוחקים. אילת זה דוגמה אחת. יש עוד מקומות בעולם שבהם יש בעיה של מרחקים מאוד גדולים. הפתרונות יכולים להיות או הטסה של החולה או הטסה של צוות. או טלמדיסין. יש גם טלמדיסין. יש גם עניין שאנחנו צריכים לזכור גם את הנושא של המיומנות. זה לא מספיק שאתה תכשיר רופא. רופא,

גם לא תהיה לו את המיומנות, אז זה גם שיקול שצריך לקחת אותו

אנחנו מדברים על נוירולוגיה בכלל. שבץ מוח זה תחום חשוב ותחום שהוא מציל חיים, זה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין על כל הנושא של הדוח. הדוח מתעסק בכל מקצועות הנוירולוגיה.

בתי חולים מאשפזים חולים נוירולוגים אקוטיים, אבל הרבה מאוד מהתחלואה הנוירולוגית, ניקח אפילו את כאבי הראש. התפקיד שלו הוא אמבולטורי. אנשים שיש להם אפילפסיה כרונית, לא כאלה שמאושפזים בגלל זה וצריכים ניהול. הם לא צריכים אשפוז, צריכים טיפול. חולי פרקינסון לא צריכים להיות באשפוז. צריך לנהל אותם בקהילה. כל הנושא הזה של מצאי הנוירולוגים והקשר בין החלק האמבולטורי לחלק האשפוזי הוא חשוב. תודה רבה. ד"ר דנה אקשטיין, מנהלת המחלקה הנוירולוגית בהדסה עין כרם, מרכז רפואי. בבקשה תודה רבה. אני מצטרפת לתודות על קיום הוועדה. אני רציתי להדגיש קצת את הנושא של ההכשרות ודווקא את ההכשרות התחומיות, מה שנקרא. הרופא הנוירולוג הופך לנוירולוג ואחר כך יש תת תחומים, ואני רציתי להמחיש את זה דווקא במקרה שהיה לי בשבוע האחרון. התחום שלי זה אפילפסיה. כאמור, יש משהו כמו 100,000 חולי אפילפסיה בישראל. התור אליי למרפאה הוא שנה. המקרה הוא של בחור בן 20 ששוחרר לפני הזמן מהצבא לפני חצי שנה. יש לו אפילפסיה, כאמור, והוא יושב בבית מאז ומעשן מריחואנה מהבוקר עד הערב. הבחור הזה היה בחור בריא ותקין עד שנות התיכון שלו ואז התפתחה לו אפילפסיה. בעצם אחרי שבדקתי אותו הגעתי למסקנה שאם היו נותנים לו את הטיפול המתאים בזמן המתאים, לא היה מגיע לזה. הוא הסתובב אצל נוירולוגים בקהילה, אצל נוירולוגים בצבא ופשוט לא קיבל את הטיפול המתאים, ולא בגלל שמישהו רצה ברעתו אלא בגלל שכל תחום ותחום בנוירולוגיה היום הוא סופר מקצועי וצריך לקבל את ההכשרה המתאימה לכל אחד מהתחומים האלה. בדוח מופיע שיש לנו מספרים מאוד קטנים יחסית לצורך בתת תחומים של נוירולוגיה. אחד הדברים שהמשרד עשה,

מספר שנים נותן תמיכה בהשתלמויות עמיתים

נותן תמיכה בתחום השבץ, ואנחנו חשבנו שזה מאוד חשוב להמשיך ולתת את התמיכה הזאת. התמיכה שניתנת בשבץ, אגב, היא לרופאים שבאים מהפריפריה, עושים את ההשתלמויות במרכז וחוזרים לפריפריה,

ואני חושבת שזה מאוד חשוב להרחיב את התוכנית הזאת גם לתחומים אחרים, וגם מספרית שזה יקרה

תודה רבה, ד"ר ענבר.

אבל צריך לזכור שהפערים במערכת בהרבה תחומים

הם יודעים לתת את שירותי הרפואה, רק אין מספיק מהם, אין מספיק תשתיות, אין מספיק רופאים לא רק בבתי חולים אלא גם בקהילה. אם בקופת חולים באזור בית החולים שלי יש קופה שאין בה אף רופא נוירולוג לא רק בעיר עצמה אלא גם מסביב, ואנשים שם מוכנים לנסוע ולהגיע למרפאות הרבה יותר רחוקות לרפואה פרטית, הרי שאנחנו במצב לגמרי לא טוב. אם רופאת משפחה שאני פוגש אותה בכנס באשקלון אומרת לי, למה עצרתם והפסקתם את מרפאת הזיכרון שלכם? פשוט אין לנו אפשרות לקבל חולים נוספים למרפאת הזיכרון, עם כל ההזדמנויות וכל האפשרויות שיש שם. אם היא אומרת לי, תפתחו אותה בחזרה, רק לי יש 200 פציינטים לשלוח לכם, שאני לא יודעת מה לעשות איתם, שאני לא מתמצאת בנבכי האבחונים - - - נדרש חדר פיזי למרפאה? מקום פיזי? נדרשת אחות, ציוד מיוחד? מה נדרש לפתיחת מרפאת זיכרון? יש רק רופא אחד שאחראי על שני

- - - והתורים לרופא הזה הם לעוד תשעה חודשים, אז נאלצנו להפסיק ולקבל פציינטים חדשים כי אנחנו לא יכולים לטפל באלו הקיימים, והאנשים האלה או שפונים למקומות במרכז שגם שם התורים לא קצרים או שלא מקבלים את הטיפול ואת האבחון שהם צריכים. ההזדמנויות האלו שיש היום בנוירולוגיה גולשות לא רק מעבר לאפשרויות הטיפול שיש. הנה שמעתם למשל את הטיפול החדש שיש באלצהיימר ועוד שניים מתדפקים בדלת, והתחומים האלה הולכים ומתקדמים במהירות עצומה. אנחנו גם מתקדמים אבל המהירות שאנחנו מתקדמים בה היא כל כך איטית מהמהירות שמדע הנוירולוגיה ומדעי המוח מתקדמים, שלמעשה באופן יחסי אנחנו הולכים - - - אין ספק, אנחנו מדברים על איכות חיים. אנחנו מדברים לפעמים גם על החיים עצמם. אנחנו מדברים לא רק על איכות החיים של החולים עצמם אלא גם של המשפחות שנאלצות לתמוך בהם ולסעוד אותם ולהתרוצץ איתם ממקום למקום. נכויות נוירולוגיות אלה נכויות כרוניות, אלה נכויות ארוכות טווח עם השפעה על הרבה מאוד תחומים מסביב. עצם הקידום של המקצוע נתקע גם בדברים שמשליכים אל הצדדים. המחקר הנוירולוגי למשל הוא מהמחקרים המפותחים ביותר שיש בעולם. התקציבים הגדולים ביותר של ה-NIH הולכים למחקר נוירולוגי. כל מוסד אקדמי מקים היום מגדלים שלמים של מדעי המוח בשביל למלא אותם במחקר שהוא כל כך דרוש והוא כל כך מתקדם והולך. חברות תרופות מפתחות יותר ויותר טיפולים, תכשירים ואמצעי אבחנה לנוירולוגיה. חברות ביוטק והייטק מלאות ביוזמות בתחום הנוירולוגיה, בתחום מדעי המוח. הדברים האלו נכנסים ליישום בקצב כל כך מסחרר שאנחנו לא מסוגלים להדביק אותו. דופקים על השערים שלנו הרבה מאוד חברות ביוטק,

חברות תרופות ומעוניינות לבצע איתנו מחקרים קליניים בשביל להוציא אל הפועל ליישם את כל החידושים האלו. גם את הדבר הזה אנחנו לא מצליחים לעשות איך שצריך, דבר שהיה מעשיר את קופת המדינה,

הידע הכללי בנוירולוגיה, את האקדמיה בנוירולוגיה. אין לנו מספיק אנשים לבצע את כל הפרויקטים. אין אנשים כי אתם לא מתוגמלים עבור הפעולות שאתם עושים, ואבחונים במיוחד.

משרד הבריאות וכל רופא שמבצע פעולה נוספת מקבל תגמול נוסף. לנוירולוגים אין תגמול נוסף אז צריך לחשוב, למרות שזה לא פעולה קלאסית. זה פעולה כבר חדשנית, אז צריך לעדכן את המחירון של משרד הבריאות ולשנות את שיטת ההשתכרות של הרופאים

גילוי נאות, לפני שמונה או תשע שנים כשניהלתי את מרכז הרפואי בגליל הכרתי רופא צעיר שסיים את ההתמחות שלו בבית חולים רמב"ם וחזר לגליל. הוא תושב גליל ונמצא פה איתנו בדיון, ד"ר ניזאר חוראני. נשמח לשמוע אותך. קודם כל תודה רבה על היוזמה ועל הישיבה הזאת המאוד חשובה. קודם כל אני באמת מציג את הפריפריה כי באמת יש פערים מאוד גדולים בין המרכז לפריפריה ואנחנו חווים את זה על בסיס יום-יומי. קצת עליי - אני עכשיו מנהל את העסק הנוירולוגי בפוריה. אני בעצם הקמתי את כל השירותים הנוירולוגים בבית החולים. הגעתי לשם ב-2019 והיום יש לנו מכוני EMG חדשים, מכון EEG וגם צנתורי מוח שנותן גיבוי בעצם לבתי חולים אחרים בצפון. המחויבות שלי זה לתת שירות רפואי נוירולוגי ממש מצוין לאוכלוסייה בצפון, אבל יש לנו בעיות מאוד קשות מבחינת כוח האדם. אני חווה את זה בצורה די משמעותית כי אין אנשים שהם בעצם יגיעו לצפון להקים שירותים

מה שאמרו החברים, בעצם שהנוירולוגיה הפכה ממקצוע אבחוני קטן לפני עשור או לפני שני עשורים למקצוע מאוד טיפולי. אני קורא לזה מקצוע שהוא מציל חיים. אתן דוגמה. עכשיו במחלקה שלי בת 80 ועוד אחת בת 88 שהגיעו

והיום אחרי הצנתור הן בלי סימנים נוירולוגים

שתיהן, אפילו נשלח אותן לשיקום של כמה ימים, אבל אם החולות האלה היו מגיעות לפני שנתיים,

היינו צריכים להעביר לרמב"ם

כמעט 50% מהחולים האלה, הם נמצאים במעקב או בירושלים או במרכז. הם צריכים לנסוע שעתיים כדי לקבל טיפול במרכז, כי הם כל חודשיים או כל שלושה חודשים החולים האלה צריכים להיות במעקב. דוגמה נוספת על חולים קוגניטיביים - חולים עם דמנציה, אין מי שיעשה להם הערכה קוגניטיבית כמו שצריך. אין מרפאה קוגניטיבית חוץ מרמב"ם, ולא כולם באמת מסוגלים להגיע לשם כי גם זה בתשלום מאוד גדול, פרופ' טנה יודע. באמת אין מומחים בקוגניציה שבאמת יכולים להעריך את המטופלים האלה ולטפל בהם ולוות אותם

מרפאת אפילפסיה מה שקורה בפריפריה,

בשבץ מוחי אבל גם מתעסק בכל מיני, מטפל גם באפילפסיה,

זה באמת מה שכולם אמרו, בעצם שיש התקדמות מאוד יפה מבחינה תרופתית בכל התחומים. גם בטרשת נפוצה יש טיפולים מאוד חדשים מצילי חיים,

השומר. בדיוק עכשיו קיבלתי מישהו מחדרה שיש לו טרשת נפוצה, בן 24 ואין לו תור למישהו שיטפל בטרשת נפוצה שלו. נורא, ואפשר לעצור את ההתקדמות של המחלה. כמובן שהרבה טיפולים חדשים שינו את איכות החיים שלהם. קצת על השבץ מוחי, אני חוזר אחורה. מה שאני רוצה להזכיר

בתור מישהו שעבד בבית חולים במרכז ובפריפריה אני רואה את הפערים הגדולים. גם במרכז יש מצוקה קשה, אז איך בפריפריה? פה המצוקה שלנו עוד יותר קשה, ואני מוסיף שגם האוכלוסייה בצפון היא יותר חולה. יש יותר סכרת. אם אחד מכל שישה אנשים חווה שבץ במהלך החיים שלו, אני די בטוח שבצפון אחד מתוך ארבעה או שלושה אנשים חווה שבץ. האוכלוסייה שלנו חולה. יש יותר גורמי סיכון, יש יותר מחלות. כן, ראינו את זה גם בבתי חולים נצרתיים שביקרנו. הם עשו סקר. מצב סוציו אקונומי, יש הבדלים מאוד משמעותיים. יש הרבה יותר חולים אפילפטיים. הסיכוי לאפילפסיה הוא יותר גדול בצפון מאשר במרכז. לצערי אין לנו מרפאות ייעודיות לכל החולים האלה. אנחנו באמת במצוקה מאוד קשה. בתור מישהו שמקים את השירות הנוירולוגי בבית חולים צפון, בית חולים פריפרי, יש המון אנשים שמגיעים ואני אומר לעצמי, איפה האנשים שיטפלו בחולים האלה? איפה המחויבות של האנשים האלה לטפל באוכלוסייה החולה? זה חולים כרוניים שהם צריכים לקבל טיפול באמת משפר חיים, משנה חיים. אמנם לא לכל המחלות יש טיפול תרופתי, כלומר פתרון מהשורש כמו חולה פרקינסון. אין לנו פתרון מהשורש, אבל כן הטיפולים שאנחנו מעניקים למטופלים זה כן משנה חיים, משנה איכות. שינוי מינון, אבל צריך לדעת שהמטופל יגיע לרופא כדי שהרופא יוכל להתאים מינון של התרופה שתשפר את מצבו.

התור אצלי במרפאה עומד עד שישה חודשים, שמונה חודשים שחולי שבץ צריכים - - - ואז המטופל סובל. לפחות שישה חודשים. יש עוד מרפאות שאנחנו מאוד רוצים לפתח ולהקים אבל אין לנו באמת מומחים שייקחו על עצמם את כל - - - מה דעתך על אשפוז יום והאם יש מענה בפריפריה?

עושה את זה אבל באמת בלי תוספת של תקנים. בשנת 2022 היו לי 100 אשפוזי יום בנוירולוגיה אצלי,

טיפול דרך הווריד. אנחנו ממשיכים לעשות את

להכפיל ולדאוג שיצטרפו כמה שיותר. להכפיל עכשיו. לשלש לעתיד. כן, כי האוכלוסייה גדלה ומזדקנת. אפשר לשאוף ל-100,000,

זה לנוכח זה שיש לנו מצוקה של כוח אדם רפואי. ברור לנו שזה מה שאנחנו צריכים לשאוף אליו. היישום ייקח זמן לאור המצוקות. זה פשוט SOS. תודה רבה, ד"ר ניזאר ובהצלחה. סומכים עליך! אני גם תושבת הגליל. מאוד חשוב לי שהתושבים יקבלו. אני מזמינה את ד"ר ראדי שאהין להגיד כמה מילים. בבקשה. תודה רבה.

מעבר לברכות האלה אני חושב שזאת הפעם הרביעית או החמישית שלי שאני יושב מטעמים כאלה ואחרים בוועדה הזאת, ואני חייב לומר שהפעם אני מרגיש הרבה יותר נוח מהפעמים הקודמות כי אני באמת רואה רוח של אנשים שאכפת להם, שרוצים לקדם ובאמת יש מוטיבציה טובה מכל השותפים ובמיוחד מיושבת-ראש הוועדה.

הם מוענשים כי הם גרים בצפון או בדרום? זה כנ"ל אותו דבר, אגב. אלה עדיין תושבי מדינת ישראל ויש להם תעודות זהות ישראליות. מגיע להם את הכבוד שמגיע להם. והם משלמים מס ושילמו כל החיים מס.

יש יותר מ-15,000 אנשים עם אפילפסיה בצפון. כמה מהם במעקב? אולי פחות מ-10%. כנ"ל לגבי קוגניציה, כנ"ל לגבי כאבי ראש. דיברנו על סטרוק. סטרוק זה דבר סקסי וזה טוב, וקידמו אותו וזה מצוין כי מביא תוצאות מיידיות, אבל מי עוקב אחרי החולים האלה? כמה מאנשי הסטרוק מגיעים בחזרה למרפאה? לא נמצאים במעקב. אנחנו יודעים שהיום מי שמתאמן למרתון ולא יתאמן,

חולה שהיה לו שיתוק פלג גוף או חולה של טרשת או חולה של פרקינסון שהוא לא עושה את הפעילות והמעקב והתרגול היום-יומי, הוא ידרדר, הוא לא יישאר באותו מצב. מה שהיה חלש ייחלש עוד יותר, יבלוט עוד יותר. אין לנו מספיק רופאים. נתן דיבר על הבעיה איך להביא אנשים. אנשים לא רוצים. סיימו אצלי אנשים את ההתמחות שלהם. אני מנסה לשכנע אותם וזה על בסיס יחס אישי בלבד. בגלל שגידלתי אותם הם נשארים, אבל אחד אומר לי, מה שאתה מקבל, מנהל מחלקה, אני עושה את זה בכמה ימים בחוץ, אז למה לי לבוא אליך? וזה נורא מצער. אנחנו מקצוע הכי קשה ואנחנו הכי עניים. אנחנו הכי פחות משתכרים. כשנתן יוצא לפנסיה אחרי 40 שנה ומשתכר פחות מ-15,000 ברוטו, אני לא רוצה להגיד את המספר, אני מתבייש,

זה בושה וחרפה. אני חושב שזה תעודת עניות למדינת ישראל שככה מגדלת אנשים, אז מי יבוא לנוירולוגיה? צודק דוקטור, תודה רבה. לכן אני לא רוצה לדבר על שאר הדברים. אני חושב שהחבר'ה אמרו המון דברים, אבל הדבר הזה חייב להיפתר. המצוקה הנוירולוגית,

אבל אם תצא מפה קריאה שהנוירולוגיה היא במצוקה אקוטית,

אני חושב שזה מאוד יעזור לנו מול הארגונים שלנו היציגים בכדי לקדם את

היו מגיעים הביתה, יושבים עד יום מותם מול הטלוויזיה וגם לא היו עושים הרבה, ואנשים בעצם לא ידעו מה עושים עם החיים האלה. בשנים הראשונות הייתי מסתובבת בין משרד הבריאות, מנסה להיפגש עם מנכ"לים, עם רופאים. אף אחד לא התייחס בכלל לנושא של השבץ המוחי. אני חושבת שהוא נתפס כמו משהו שחולים שבץ מוחי מתים וזה דרכו של עולם. כמו שכאן אמרו קודמיי, הדברים מאוד השתנו ואני רוצה להגיד שמעבר לטכנולוגיה לפחות לגבי מה שקרה במדינת ישראל, אני יכולה להגיד שני דברים חשובים שקרו. דבר אחד זה שיתוף פעולה מאוד חזק של משרד הבריאות עם עמותת החולים בכל הנושא של להעלות את המודעות, והדבר השני זה גם הבית הזה. אני רוצה להזכיר פה את חבר הכנסת אילן גילאון ז"ל שהוא בעצם דאג שאנחנו נבוא לכאן לוועדת הכנסת. אז גם פרופ' ארנון אפק שהיה אז מנכ"ל משרד הבריאות החליט על התוכנית הלאומית, זאת אומרת לבית הזה יש תפקיד מאוד חשוב. אני ממש מכוונת את זה אליך כי אני חושבת שלכם יש תפקיד כל כך חשוב כדי להניע גם את המערכת שהיא בעצם משתפת פעולה. מכאן הקריאה להמשיך את הדיונים. היא מאוד חשובה בעיניי. חלק מהתוכנית הלאומית, עשינו קמפיין שבטח כולכם זוכרים, הגברת שלא צריכה כוס מים, היא צריכה אמבולנס, אז יותר אנשים מגיעים בעצם בזמן כי הם מודעים לעובדה שבעצם הם עשויים להיות עם שבץ מוחי, אבל אז הם מגיעים לבית חולים ולא מוצאים שם את הטיפול הרפואי המיטבי. כמעט כולם לא יזכו בעצם לראות מומחה שבץ. חלק גדול יהיה במחלקות הפנימיות, זאת אומרת אנחנו מעלים את המודעות אבל אנחנו צריכים להכין בצד השני את הכלים האמיתיים שבעצם יעזרו להם. אותו דבר גם בקהילה. יש לנו מעט מאוד מומחים בסטרוק וחלק גדול הולכים לנוירולוגים כלליים. אנחנו מקבלים כל היום פניות לקו התמיכה שלנו, למי להפנות אותם לרופא שמומחה בסטרוק?

האלה, אם הם לא יטפלו,

אז גם הסבל הוא נוראי וגם העלות הכלכלית

אני רוצה לספר על איזה מקרה שחולה שהיה בצפון הגיע עם שבץ מוחי לצנתור לרמב"ם. המצנתר לא היה ואז לקחו אותו באמבולנס מהר לנהריה והמצנתר נדמה לי היה בדיוק

אותו אדם כמובן הגיע עם נזקים נוירולוגים עצומים.

אז אני וכולנו מאוד מעריכים את הזמן, את ההשקעה, את המחשבה, גם ליושב-ראש הוועדה וגם לכולם פה. אנחנו מאוד מעריכים ותודה רבה. אני ארצה להוסיף שתי נקודות קצרות, לחדד דברים ואני אהיה קצר. אחד, דיברנו הרבה על התקינה ועל החוסר בתקינה. צריך לבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה: אם לא נשנה את התנאים של הנוירולוגים בארץ, גם אם תוסף תקינה לא יהיה מי שיעבוד שם. אנשים אלינו מגיעים לאיכילוב,

רצים ממקום למקום ורואים את השכר, לא רוצים לבוא.

הבאתי עותקים אם מישהו רוצה, שמציג את שכר הממוצע של רופא בכיר בישראל לפי תתי תחומים בשקלול גם ציבורי,

צריך משרד הבריאות לכוון את אלפי הכלים שיש בזכותו, רגולציה, תמריץ, מדדי איכות. אתם עושים חלק מזה אבל לדעתי צריך לעשות יותר חזק, בקצב יותר מהר. המוחות של המדינה בסכנה ולא יהיה מי שיטפל בהם. ההורים שלנו ואפילו אנחנו נהיה חולים חס וחלילה בשבץ ודמנציה, מחלות אחרות, לא יהיה רופאים שיטפלו במוחות שלנו.

נשמע גם נציגה של ארגוני חולים, אליס ענן, בזום.

אני אליס ענן, מייסדת ומנהלת עמותת קרן קרויצפלד-יעקב. קרויצפלד-יעקב זאת מחלה ניוון מוח נדירה בעולם אבל נפוצה בצורה גנטית בעיקר בישראל. המחלה יכולה להתפרץ החל מגילאי 30 וגורמת להתדרדרות קשה ומוות במספר חודשים. אבי נפטר מהמחלה בגיל 49 ואני ומשפחתי נשאים שלה

והיה מן הראוי שבמצב הזה הם יוכלו לשהות יותר בבית החולים בכדי להקל ולו במעט באופן מקצועי על הסבל של החולה ושל המשפחות.

ע מאוד מעניין אבל האופי והעומס של העבודה מרתיע אותם מלבחור את ההתמחות.

שמעתם בעיתונות ובהרבה מאוד אחרים על המשבר של הרפואה הפנימית, על הזקנה במסדרון, אז שתדעו שהמצב בנוירולוגיה, לא רק שהוא לא טוב אלא הוא הרבה יותר גרוע. אצלנו בבית החולים בלילה נתון יש שמונה פנימאים בבניין. לעומת זאת בנוירולוגיה יש רק

איזה בית חולים? בהדסה. לא פעם החולים שלנו מגיעים בקבוצות ואז אני לצערי נאלצת לבחור במי אני אטפל קודם,

מי עלול להיפגע מזה שלא הגעתי

אני עדיין חושבת שזה המקצוע הכי יפה בעולם ויש לי זכות לעבוד במקצוע הזה, אבל לאור תנאי העבודה והשכר, אנחנו לא מצליחים למשוך מועמדים ראויים. הם מעדיפים ללכת לפנימיות או למחלקות אחרות שהתגמול בהן רב יותר והעומס הנפשי והפיזי הוא קטן יותר. היה לנו שיחה לאחרונה, הצוות של

אבל ביוספטל, ותודות לממשלה ולמשרד האוצר ומשרד הבריאות יש מסוק בכוננות 24/7. זמן טיסה לסורוקה,

אנחנו לא יכולים לתת מענה לכל מקרי הקיצון ופגעי

אנחנו מדברים על השכיח יותר. אני חושב שאמרתי את מרבית הדברים. חשוב מאוד הדיון בוועדה.

אבל חשוב גם לתת תשומות כדי שאנחנו בעולם בתי החולים

זמני ההמתנה הממוצעים גם במרכז הארץ הם בין חצי שנה לשנה לנוירולוג ויש לזה כמובן מחיר כבד. כרגע מאושפזת אצלנו בטיפול נמרץ ילדה בת 4 במצב אנוש שהייתה

הוא צריך להיות זמין, הוא צריך לענות והרבה פעמים גם לבוא לבית החולים בלילה,

למה? כי במרכז יש תחרות ובפריפריה אין תחרות, לכן בתי החולים בפריפריה, רמב"ם, סורוקה מרשים לעצמם לא לשלם למומחים על

זה מאוד מפריע אחר כך לטיפול בהם. זה בעיה מאוד גדולה. אוטיזם זה הפרעה שעלתה מאוד בשנים האחרונות ולכן כרגע יש לקופות חולים אינטרס לשלם למתמחים

זה הולך להשתנות כי כמו כל מה שקורה

תודה רבה לך על ההשתתפות. תמר צ'ין ממשרד האוצר, אנחנו נשמח לשמוע התייחסות לכל מה ששמעת ועל המצוקה של

הנוירולוגיה. נשמח לשמוע אותך ואת ההתייחסות של משרד

אבל בכל מקרה זה משהו שנחתם במסגרת הסכם שכר בין הגוף היציג, בין הר"י לבין - - - איך משנים את זה?

הסכם השכר האחרון מ-2011 באמת כבר נגמר וזה רק שאלה של מתי הר"י יבחרו להגיע לתהליך של הסכם

בין אם זה כמו שאמרנו, גם הלוואות ללומדים בחו"ל שיחזרו למקצועות במצוקה. יש כל מיני כלים נוספים שמנסים לעבוד עליהם במקביל לתהליך הסכם השכר. תודה רבה, תמר. אנחנו הגענו לסיכום של הדיון היום. אין ספק שהאינטרס של המדינה לצמצם

הוועדה קוראת למשרדי הממשלה, למשרד האוצר, למשרד הבריאות והסתדרות הרופאים לתקן את העיוות ההיסטורי,